אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום,

תבוא תשב יותר לידנו, אתה בכל אופן ראש עיר ותיק ומוצלח ורציני. אנחנו עוסקים בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני